בוקר טוב לכולם, היום 11 בדצמבר 2018, השעה 10:06, אני מתחילה את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא בניית תכנית אב לאומית בתחום